צוהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בעניין חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית, כאשר הסעיף הראשון שעומד בפנינו הוא בקשתה של הממשלה מהוועדה לאשר למשרד הבריאות להמשיך ולהסתייע באיכוני השב"כ לצורך קטיעת שרשראות ההדבקה. אני מבין שהחלטת הממשלה התקבלה ב-3 לחודש. ההחלטה הזו היא חריגה, הייתי אומר מבחינת משכה, שכן הממשלה הייתה יכולה לבקש אישור של עד שלושה שבועות אלה הן הבקשות שקיבלנו בחודשים האחרונים, ועתה הבקשה היא לשבועיים בלבד, עד 17 לחודש. אני מבקש מאודי קלינר, שנמצא אתנו, סגן ראש שירותי בריאות הציבור היוצא אתה עוזב אותנו?

אני עובר תפקיד.

הרופא המחוזי של מחוז מרכז. אז בהצלחה לך בתפקיד הזה. זה בעצם,

הופעתך האחרונה בתפקידך זה. קשה לי לומר, אבל אחת האחרונות. זה

אולי אתה יכול להציג את בקשת הממשלה בקצרה, וההיגיון שלה, בפרט באשר לשינוי שמבחינתנו הוא חריג, בהקשר של תקופה מקוצרת, של שבועיים ולא של שלושה האם בכך אנחנו יכולים ללמוד שבכוונת הממשלה אולי לשנות

ולצמצם את ההסתייעות בכלי השב"כ? בסדר גמור. בוועדת השרים האחרונה הוצג דוח ראשון שהראה שינוי משמעותי לא ביעילות של הכלי, אבל כן בתועלת השולית שלו, כי בסוף התועלת השולית שלו נגזרת גם מהתועלת של כלי החקירות האפידמיולוגיות. בגלל שראינו את הירידה הזו ואמרנו שזה דוח ראשוני, אז ההחלטה של הוועדה הייתה לתת זמן יותר קצר כדי לראות את הדוחות הבאים, לראות אם מדובר במשהו חד פעמי או באיזו מגמה שמתפתחת, ולקבל החלטה מושכלת בהמשך. זה לגבי השאלה לגבי משך הזמן, למה הפעם הוא יותר קצר מהרגיל. אודי, אתה מתכוון לירידה לגבי השב"כ? לא הבנתי את מה שאמרת.

אני מתייחס לירידה בתועלת השולית של כלי השב"כ. עוד פעם כשאני בוחן אותו במנותק מהחקירות היעילות שלו לא השתנה, אבל בהתפלגות הפנימית בין החולים שהכלי מאתר באופן בלעדי לבין החולים שהוא מאתר במשותף עם החקירות חל שינוי.

הטוטאל שלו לא השתנה מהותית, אבל ההתפלגות הפנימית כן השתנה, וכתוצאה מזה התועלת הבלעדית שלו ירדה משמעותית, בערך בחצי לעומת מה שהיינו רגילים. וזה השורש הסיבה לזמן היותר קצר שהוועדה החליטה לבקש את הבקשה להמשך השימוש בכלי. מבחינת כל שאר הנתונים הם פחות או יותר אותו הדבר. כלומר, אין פה איזה - - - בכמות המגעים. מבחינת התועלת על תחלואה ותמותה זה יוצא מתוך החולים הבלעדיים, אז כמובן שגם זה ירד באופן יחסי. זה לא שאין תועלת, רק התועלת יותר קטנה. אני חושב שזה בעצם המסר העיקרי שהיה לוועדה. היינו מבקשים הארכה, תוך כדי שנוכל להמשיך ולראות האם הדוח הראשון שראינו, ובינתיים גם השני האם זו מגמה שממשיכה או לא, ולפי זה לקבל את ההחלטות בהמשך. זאת אומרת אם אני מבין נכון ומונח כאן הדוח שלכם, דוח מספר 22 מ-3 לדצמבר, אז בתקופת הדיווח הזה היו בסך הכול 7,730 חולים שמתוכם אנשים שאובחנו כחולים על בסיס פעולות הסיוע בלבד הם 477, זאת אומרת בערך 6%, ולאור העובדה שמדובר באחוז נמוך יחסית לפעמים הקודמות, כאשר אתה מסתכל על החולים בפועל אז אתם מבקשים להאריך את זה רק בשבועיים בשביל ללמוד את הדברים, ויכול להיות לפתוח פתח לשינוי מדיניות, ולכן הבקשה היא רק לשבועיים. נכון, לא הייתה החלטת ועדת השרים. הבנתי.

לנו יש מספר שאלות שרצינו לברר היום

רלוונטיות גם להצגת הנתונים של משרד הבריאות שהיינו רוצים להבין אותם טוב יותר, שאחרי הניתוח שאנחנו עושים יש מספר נקודות שהיינו רוצים להבהיר. את חלקן כבר הבהרנו בכתב עוד לפני הדיון הזה. אנחנו מציעים לכם לבחון היפוך בדפוס הפעולה של איכוני שב"כ: קודם כל לקיים שיחת טלפון כדי לאמת את אמינות המידע או תאימותו למציאות ואז ממילא לעשות איזה בירור וכך,

להגביר את האמון. אנחנו נתייחס לזה, והיינו רוצים לשמוע גם את היערכות הממשלה לקראת פקיעת הוראת השעה שתהיה בינואר 21, אנחנו רוצים לדעת איך בדעת הממשלה לתקן את החוק ובעצם להאריך את התקופה שבה משרד הבריאות יוכל להסתייע באיכוני שב"כ לדברים האלה יש חשיבות הן ציבורית והן מבחינתנו, היערכות לקראת שינוי חקיקה. אבל מה שאני מציע שאנחנו בשלב הזה נאשר קודם כל את בקשת הממשלה. אני רוצה להגיד שאני מאוד מעריך את הביטוי לזהירות שהיא מחויבת המציאות בשימוש באמצעים והעובדה שהממשלה ראתה לנכון לא לבקש ארכה מקסימלית כפי שמתירה לה הוראת השעה, אלא לעשות את זה בצורה מושכלת רק לשבועיים, כדי ללמוד ולהבין יותר אם יש פה איזה שינוי. מבחינתנו זו התנהגות שמעידה על סבירות, על שיקול דעת, ואני מציע לחבריי קודם כל לאשר את הבקשה. הודענו שההצבעה תהיה רק ברבע ל-2. אז יכול להיות שיגיעו עוד חברים. יש לי הערה לפי הנתונים של משרד הבריאות, והמשרד עושה תקופה ארוכה ניתוח מה בעצם התרומה בחולים, חולים קשה ולא עלינו מתים של איכוני השב"כ, בסך כל המאומתים? על פי הנתונים של משרד הבריאות בשבועיים האחרונים, היה נתון רק עד 18 בנובמבר, ועכשיו יש נתון עד 2 בדצמבר. זאת אומרת, בשבועיים האלה על פי הנתונים שלכם, משרד הבריאות 8 מתים, הם חיים בזכות איכוני שב"כ. עכשיו אני אומר לך

המספרים זזים למטה, בסוף זה מספרים של משרד הבריאות. אני מודה שזה לא כל כך מסתדר לי. הזהירות היא חשובה ביותר,

אבל משרד הבריאות אומר 8 מתים בשבועיים חיים בזכות איכוני שב"כ,

זה נראה לי קצת - - - אני מבין שסגן השר נמצא אתנו יואב קיש. גם בהמשך לדברים של חבר הכנסת דיכטר, אני מבקש להתייחס. קודם כל שלום וצוהריים טובים. אני רוצה להתייחס.

היא כי אנחנו כל הזמן בוחנים דברים נוספים, אבל אני אומר בצורה חד משמעית: אין לנו היום שום כלי יותר טוב מכלי השב"כ ככלי משלים. הוא מציל חיים, הוא מוצא תחלואה שלא קיימת. יש לו את המחיר שכל אחד יכול לכמת אותו לפגיעה בפרטיות כזו או אחרת. מי שרואה בזה מחיר כבד מדי יכול להתנגד לשימוש בכלי, מי שחושב שהמחיר הוא סביר אז ראוי כן לתת שימוש

כולל כל המגבלות שיש על השב"כ בעניין הזה.

אבל בעיקרון,

אנחנו מקווים להגיע ל-100 אלף בדיקות capacity. אז כל עוד אנחנו יכולים לאפשר את הדבר הזה אנחנו נצעד בכיוון הזה כנראה,

וגם במקרים שבהם יש שיתוף פעולה השב"כ משלים ומוסיף עוד מגעים. הדבר היחידי שאנחנו בוחנים עכשיו זה באמת את רמת האפקטיביות שלו לאור ההשתפרות בחקירות האפידמיולוגיות אבל עדיין יש לו

האינטרס שראינו הוא לעודד ולאפשר לאנשים שבאו במגע לעשות בדיקה ראשונה בסמוך לקיום המגע. פעם זה היה סוג של בקשה וולונטרית והיום לצד הבקשה יש איזה תגמול שאתה יכול לקצר את

להבנתי ביצוע הניתוח הסטטיסטי לא עולה בקנה אחד עם הוראות החוק. אני מפנה לסעיף 5 ולסעיף 14(א)

מעבר לכך הוא לא מאפשר להעביר את הנתונים לגורם אחר פרט למשרד

הבנתי מה ההבדל אם מעבירים מספר שקיבלתם, 4,000 מאומתים, מצאתם מתוך זה 500 שהיו בקרבה מסוכנת לחולי קורונה ביום ושעה מסוימים אלה הנתונים שאתם מעבירים למשרד הבריאות, אלה הנתונים שמשרד הבריאות מעביר לאנשים

רק לומר שכמו שכולכם יודעים, החוק הזה נוסח ברגישות מאוד גדולה לגבי מה ניתן או לא ניתן לעשות עם המידע,

זו שאלה שהתעוררה עכשיו בדיון. אנחנו חייבים לבדוק אותה בצורה זהירה, ואנחנו לא יכולים לתת

לכן זה דורש בדיקה זהירה שאם הוועדה מבקשת נעשה אותה, כמובן, אבל זה לא דבר שנוכל לתת תשובה בשליפה.

כוועדה יושבים פה שלושה משפטנים דגולים שלוש משפטניות,

ומה הוא האינטרס הציבורי, איפה הוא בא לידי ביטוי.

המגעים כנתון עזר לקביעה של סגר לילי,

האם הדבר הוא בחזקת שיקול הדעת של הרשות המבצעת בשביל לבצע את אותו ניתוח סטטיסטי פשוט לגמרי ולעמוד במבחן התוצאה ובציפיות של הציבור שהרשות תתפקד,

להיקף המגעים שמתקיימים משעה 8 בערב ואילך כנתון עזר להבנת התופעה הזו של מגעים לצורך קטיעת שרשראות ההדבקה אל מול האמצעי החלופי שהמדינה מעמידה או אמצעי

אז אני מבקש לאשר את בקשת הממשלה להמשיך ולהתיר שימוש להסמיך את שירותי הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע בהתאם לחוק הסמכת שירותי הביטחון הכללי

כפי שהם אמורים לשקף, כדי שהדבר יטייב את יכולתנו גם לעשות פיקוח מיטבי וגם לקבל החלטות. בהתאם לסעיף 19 לחוק הסמכת השב"כ משרד הבריאות מעביר דיווחים שבועיים של פרמטרים מסוימים שהוועדה קבעה

ב-22 בנובמבר אנחנו סיימנו את הבדיקה.

ושלחנו את כל הנתונים שלנו למשרד הבריאות,

את כל 27 הטבלאות. משרד הבריאות בדק, קיימנו שיחות, קיבלנו הסברים והמסקנה שלנו, שהגענו אליה יחד עם משרד הבריאות שצריך לחלק את שתי התקופות: דיווחים 1 עד 14, ו-15 ואילך אנחנו נמצאים היום בדיווח 22

נתייחס אחר כך לעמודות הצהובים של חולים שאותרו לפני כן כמגעים על ידי חקירות אנושיות,

השוואות.

ואני חושבת שנכון שהוועדה תבין מה קרה בין דיווחים 1 עד 14 ו-15 ואילך מה הייתה

אם אני אתאר קצת מבחינה כרונולוגית אנחנו נתקלנו בשלושה אירועים בערך שאפשר למפות.

נעשה טיוב משמעותי, חולצו יותר מספרי טלפון ותעודות זהות וזה גרם לאיזה שהוא

ן הבנו שאנחנו צריכים בחקירות אנושיות להסתמך יותר על תעודות זהות ולא על מספרי טלפון ותעודות זהות. מה שהתייחסת אליו בדבריך בשבוע ה-14 דיברנו יותר על הבנה של צמצום של טווח הזמנים כדי להגדיל את הסבירות

לא סביר.

משהו השפיע, היה משהו. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה לומר שהצבענו והמשכנו הלאה,

וכו', והיות וגם לא פותח כלי חלופי אזרחי אז גם אין לנו הרבה אלטרנטיבות. אני כן חושבת שבמסגרת סמכותנו ואחריותנו לפקח על קבלת החלטות בממשלה על בסיס נתונים ועל הרשות

הדבר הזה נובע לדעתי בעיקר מהסיבה שיש המון חולים באותה תקופה,

הלוגיקה הישנה הייתה שאנחנו מסתכלים על מגעים ובודקים האם באיזשהו שלב הם חלו. כלומר, לא בהכרח יש קשר בין המגע, בין

וכולנו לומדים תוך כדי תנועה,

רק צריך להבין שאיסוף הנתונים שהיה בשבוע 1 עד 14 יש סימן שאלה מאוד גדול שמרחף לגביו. רק לתשומת לבכם לינוי דיברה עד עכשיו רק עד השבוע העשירי, והיא לא התייחסה עדיין לשבוע ה-14. אז אני רוצה להתייחס לשינוי שקרה.

בספירה בסעיף 2 מספר האנשים שנמצא שבאו במגע קרוב עם חולה מבחינת הפילוג. מה ההבדל בין העמודה הראשונה לשנייה ומה אנחנו יכולים לגזור מעמודה אחת

זאת אומרת, העמודה הראשונה מדברת על מספר האנשים להם הודיע מספר הבריאות כי

כאשר עמודה 2 היא

אם נחשפתי לשני חולים שונים. נניח שנחשפתי בתחילת השבוע לחולה מספר 1, ושלושה או ארבעה ימים אחר כך

000 איש שקיבלו יותר מפעם אחת שזה נשמע לי סטטיסטיקה באמת מאוד מעניינת , 7,000 הם אנשים שנמצא כי באו במגע קרוב הן על בסיס פעולות הסיוע והן על בסיס החקירה

7,700. זו עמודה רביעית. אז ה-7,733 כלולים בתוך העמודה הזאת, של ה-23,924? זה לא במדויק, כי שאר

האם בחקירה אפידמיולוגית מקבלים מסרון?

מתייחסים, שוב למגעים. בעמודה הראשונה רק מקבלי מסרונים של השב"כ,

אנחנו לא מוציאים מהם אנשים שאותרו גם על ידי חקירות אנושיות. בעמודות לאחר מכן, 2,3 ו-4 אנחנו לוקחים את כל המגעים - - - אז יש לי שאלה העמודה הראשונה, ש-21,759 שקיבלו 23,000 מסרונים עזבי את אלה שקיבלו יותר

זאת אומרת שאם 25,516 אנשים אותרו על ידי פעולות הסיוע,

מסרון אבל אלה שכן קיבלו מסרון זה 21,759. זאת אומרת שיש לנו פער. חלקם אותרו גם וגם, אבל השב"כ איתר 25,000 והעביר מסרונים ל-21,000 ומשהו. זאת אומרת שיש לנו פער של 4,000

אבל אותי לא מעניין איתורים שאיתרת בשב"כ וגם בחקירה אפידמיולוגית כי החקירה מכסה אותם. אז אם אני לוקח את העמודה הראשונה ומפחית את העמודה הרביעית, אני מקבל את מספר האנשים

ומתוך ה-6,000 אלה להוריד מה-21,759, אז בערך 15 אלף אנשים. זו פונקציית הפעולה ויכול להיות שיש לי סטייה סטטיסטית כזו או אחרת. יכול להיות. אני כן יכולה להגיד שכן מעניין

אני מבקשת לאור השינוי בפרשנות שמשרד הבריאות

מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה על בסיס פעולות הסיוע בלבד. למיטב הבנתי - - - ואלה שקיבלו את המסרונים,

זאת אומרת, מה-25,000 תפחיתו את אלה שלא קיבלו מסרון.

השב"כ איתר 25,516? מתוכם יש כאלה שלא קיבלו מסרון. פשוט תתנו לנו את המספר

אדוני היושב-ראש, אם אני יכולה להוסיף שיש לך נגזרת נוספת, כמובן, גם מול המחויבות שלנו לבחון את החלופות האזרחיות שפותחו או לא פותחו, שקיימות או שאינן קיימות.

כוועדה שמפקחת על הדברים חייבים לתת את הדעת גם לכך במסגרת מה שהוצג לנו בעבר

יש לכם סיבות שונות לא לשלוח את המסרון,

אז תגידו לנו: מתוך

ש-24,000 קיבלו מסרון.

ואז אנחנו יודעים כמה השב"כ איתר בכלל,

אתם לא שולחים לו מסרון אבל אתם סופרים אותו כמי שהשב"כ גילה שהיה במגע, נכון? עכשיו אני עושה אותו הדבר בחקירה האפידמיולוגית. בחקירה אני גיליתי שאני

אני יכולה לבדוק את זה.

מה שאני מציע שתחליטו

מה זה

למה הוא לא יופיע פעמיים?

כי בסך הכול של רק שב"כ הוא כבר לא,

יש לי שאלה כזו: אני אותרתי בחודש מאי כמי שבא במגע,

במצטבר, לגבי מספר האנשים שהיו צריכים להיכנס לבידוד. כאנשים הוא ייספר פעם אחת, אבל כמסרונים - - - למרות שהוא היה צריך להיכנס לתקופות בידוד

זאת אומרת על אותו שבוע,

ואם זה שני בידודים שונים אז בסך הכל אולי הוא ייספר פעמיים. אולי, אולי. הוא יקבל שני מסרונים, והוא ייספר בשני מסרונים, אבל כשאתם סוכמים את כל

ברור לי שאם אני נפגשתי עם חולה מאומת שלוש פעמים היום פעם בבוקר, פעם בצוהריים ופעם בערב יכול להיות שאני אקבל שלושה מסרונים כי מדובר בשלושה אירועים שונים שהשב"כ איתר, וישלחו לי, ואני מבין את ההיגיון שאין

לשון החוק מתייחסת למספר אנשים שהיו במגע קרוב, על בסיס זה, ועל בסיס זה, וכו'. בנוסף, יש התייחסות נפרדת ב-2, זה אנשים

כל אלה מספר האנשים. אי אפשר לספור אדם פעם אחת בלבד במשך השנה או כל עוד אנחנו סופרים אנשים. אז אם מדובר באדם שבאותו יום אותר שלוש פעמים על אותו מגע אז בסדר.

זה לא פשוט.

אבל אם יש עוד נתונים שהוועדה מבקשת הם - - - תורו לנו בדיוק מה אתם רוצים ונדווח. אני רוצה לומר שהכול כתוב

גם בדוח לפני וגם בדוח שבו הוא התחיל שעומד להיות שינוי, וזה לא נכתב בכוכבית, זה נכתב במפורש. אבל בסדר, אני יכולה להבין שקשה להבין ולעקוב

ושאלת מספר האנשים שאובחנו כחולים. זו הטבלה השנייה. זה מספר 3. מדוחות 15 ואילך.

אנחנו נעביר את הדברים בכתב. אני רוצה לעבור לסעיף ב' במצע לדיון צמצום הפגיעה בשימוש באיכוני שב"כ על ידי

אלה שהם גם וגם הם גם מקבלים מסרון וגם מתקשרים אליהם לאחר מכן בשל אותה חקירה אפידמיולוגית. אני רוצה לקחת את המספר של

יש כמעט זהות בין מספר האנשים שנשלח אליהם מסרון לבין מספר האנשים שהגישו

בסוף הבירור יוחלט האם ייכנס או לא ייכנס. כשמסתכלים על מספרים אנחנו רואים שהזמן או היקף הבירורים הוא כמעט חופף. אני מניח שחלק גדול מהאנשים שיש להם

כבר עשיתי את הפעולה, לצורך העניין פגעתי כבר בפרטיות. אני לא מבין למה לוותר על ההישג הזה ולהגביל אותו יותר. יש לי כבר את המידע. אני לא חושב שאני מרוויח הרבה בלעכב את זה עוד קצת, ואני מפסיד, אין חשיפות שהייתי יכול

הרי מי שמשיג זה מקבלי מסרונים. במסרון כתוב: אתה יכול להשיג בטלפון זה וזה. אז יש לנו 21,759 איש שקיבלו מסרונים על בסיס איכון השב"כ

ששם אני עושה את השיחה ממילא, אלא הם בשל המסרונים של איכוני שב"כ. אז אם את אומרת לי שיש 22

קודם כל, אני לא אמרתי שמתבצעות 25 אלף שיחות. אני אמרתי שמרבית

תואמות את כמות המסרונים. זה כמובן תלוי בשבוע, זה תלוי בתקופה. אני לא יודעת להגיד את הנתון הזה ב "שלוף" כמה שיחות יוצאות נעשות אבל זה בכמות גדולה, שהתקופה מאפשרת את זה.

קודם כל על חקירה אפידמיולוגית יש מה לערער. יש מסלול ערעור גם על חקירה אפידמיולוגית. עד היום זה לא היה מקובל, אבל בשבועות האחרונים אנחנו רואים עלייה מאוד

ואם אתה מתייחס לנתונים עצמם, אז אלה הנתונים. זה 12 אלף אנשים ששוחררו מתוך כמות האנשים שביצעו

אין פה שינוי בנתון. להגיד כמה מתוכם זה אנשים שאנחנו ביצענו בצורה אקטיבית וכמה פנו זה משהו שאנחנו צריכים - - - אני רוצה לחבר שלושה מספרים, ותסבירו לי איך אפשר לחבר

הם קיבלו מסרונים בנטו.

הם כנראה לא ערערו, או מעטים

ובסך הכול שוחררו 12,

מתוך ה-15 אלף 12 אף ערערו ושוחררו.

מה שהכלי נותן לי אחרי שאני מוריד את הגם וגם, ואחרי שהם ממילא מקבלים הליך ערר ובירור על ידי

אבל רגע, אני רק רוצה לדייק משהו אחד כדי להבין שאנחנו מדברים על אותם נתונים. כשבן אדם מגיע אלי בהשגה אני לא בודקת

בסופו של דבר

תגידו לו איך אתה יודע? הוא יגיד לכם

עשו לך חקירה אפידמיולוגית כן או לא? אז קודם כל צריך לעשות רישום.

הרעיון של הפרדת המוקדים.

זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים להקים מוקד נוסף שהוא על ערעורים של מערכת החינוך, כי זה גם סדר גודל של הרבה מאוד

חלקם אתם חקרתם וחלקם באופן בלעדי לא איתרתם אותם, הם אותרו רק על ידי השב"כ. יש לנו כ- 8,000 שאתם חקרתם אותם שרובם גם קיבלו מסרונים, חלקם לא, אבל רובם קיבלו מסרונים. אז יש סדר גודל בערך של 15-14 אלף איש שהם רק על בסיס השב"כ, אתם לא נגעתם בהם. ומתוך ה-14 אלף האלה יש 12 אלף ששחררו אותם שרובם ככולם זה לא אלה שנגעתם בהם. שוב, בגס כי מי שנגעתם בהם כנראה שהוא לא מערער, כנראה אתה כבר עשית את הבירור. אז בוא נגיד מתוך ה-12 אלף, 2,000 זה עררים עליכם? על ה-7,000? 10,000 זה לא. אז אם אני לוקח את ה-10,000 של השב"כ על ה-14 - - - השב"כ מאתר 4,000-3,000 איש בשבוע.

אם השב"כ מאתר 4,000-3,000 איש בשבוע,

אחרי שהוצאנו את אלה ששחררנו בגלל ערעורים, אני רוצה לראות כמה בסך הכול נכנסו לבידוד השבוע, אז המספרים הם מאוד קטנים, כי סך הכול האנשים שנכנסו לבידוד השבוע זה: 60 אלף שאתם הכנסתם לבידוד, זה עוד 7,000 של הגם וגם, ועוד 22 אלף שהם באופן עצמאי נכנסו לבידוד, והשב"כ, שזה 21 אלף בסוף זה באמת, המספר האמיתי באזור ה-4,000. קשה לי לענות לך. אין לי את הנתונים האלה. אני אומר קחו את הנתונים, ואז אני אומר לך - למה זה טוב לי, שיחה? שאם יש לך 4,000 איש, אז תושיבו באלון אנשים, 4,000 איש לפחות לפי המספרים של השבוע אם אנחנו הולכים לאזור ה-8,000 איש ביום אז אנחנו באמת שוב בחזרה בהתברברות, ושוב נצטרך לעשות צעדים מחמירים. אבל אני מדבר אתך בעולם שיורד. בעולם של יורד היה עדיף על 4,000 האיש האלה כבר לעשות אתם שיחה אקטיבית ממפקדת אלון. כמו שמפקדת אלון עושה את השיחות לאנשים שעלו בחקירה אפידמיולוגית ומיד עושה להם שיחות, למה שמפקדת אלון לא תקבל את אותם מספרי טלפון שהם הנטו? זה אותם אנשים שקיבלו מסרון ולא עלו בחקירה אפידמיולוגית וגם תעשה את השיחה הזאת? פה שוב עולות הסוגיות המשפטיות שאני לא מבין גדול בהן, אבל השורה התחתונה אנחנו לא אמורים לקבל נתונים אישיים של חולים שעלו באיכוני שב"כ, אלא זה טיפול מלא של משרד הבריאות. זו עוד אחת מה - - -נתון שעלה באיכון שב"כ, אני לא יכול לקבל את הפרטים האישיים. אתה לא יכול לקבל את הטלפון? זאת אומרת, הטלפנית של משרד הבריאות - - - כן, ואני לא. זאת אומרת, הטלפן או הטלפנית של משרד הבריאות יכולים להתקשר והטלפן או הטלפנית של אלון לא יכולים להתקשר?

אני רק מזכירה שחלק משמעותי לפחות ממוקד הערעורים קו שני הלכנו ממש לצמצום,

הקמנו צוות שהוא מאוד מאוד מצומצם שרואה נתונים מאוד רחבים מתוך תפיסה של שמירה על חיסיון, בגלל שהנתונים הם כל כך רחבים. אנחנו באמת מקדישים לזה חשיבות מאוד גדולה. לא הבנתי אתם מקבלים מהשב"כ, אתם שולחים לאנשים מסרון, ואחרי זה, תוך שש שעות המוקד שלכם מתקשר אליו. אני לא כל כך הבנתי בשאלת ה - -- לא, לא, לא. זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי שהטיפול בפנייה, אתם שאלתם על זמן ממוצע - - - לא, אני מדבר על שאלת הרגישות של המספר. כשמגיע מספר מהשב"כ ושלא עלה בחקירה האפידמיולוגית, הוא נשאר במשרד הבריאות, הוא לא הולך לאלון. משרד הבריאות תוך שש שעות כמו שנאמר מתקשר אליו. לא רק שלח אליו מסרון, אלא יודעים שהוא פלוני בן אלמוני, והוא מקבל טלפון מאיזה מוקד שירות של משרד הבריאות. אבל הוא מקבל טלפון מקבוצה מוגבלת של אנשים שקיבלו הסמכה לקבל איזושהי גישה גם למידע שמגיע מהשירות. אנחנו מקפידים על מידור מאוד חזק בעניין הזה. לא כל 800 האיש שעובדים במוקד של משרד הבריאות יכולים את הנתונים של מי שהגיע מהשירות, ומי שמתעסק במחשוב עם משלוח המסרונים זה רק אנשים ספציפיים. כל אחד קיבל הסמכה, חתם על כתב התחייבות. אנחנו לא יכולים להעביר את הנתונים האלה ל - - - ואנחנו לא מעבירים אותם גם לכל המוקדנים במוקד. אז אני שוב יורד למספרים, כי בעולם המספרים איכוני השב"כ הם באלפים. אתם מדברים אתנו פה שאתם עושים את זה תוך שש שעות. כמה אנשים מתעסקים בזה? לכמה אנשים יש את ההיתר המיוחד הזה? כרגע, בקו 2 יש משהו כמו 80 נציגים. קו 2 זה אנשים שאקטיבית מתקשרים לאנשים שקיבלו מסרון?

קו 2 - - -זה גם וגם. אז לא שאלתי נכון. אין לי עניין כרגע לשאול על קו 2. אני רוצה להבין כזה דבר: יש כמות מכובדת של אנשים, על פי עדותכם, שהיא לא מאותרת על ידי החקירה האפידמיולוגית, היא מאותרת אך ורק על ידי הסתייעות בכלי השב"כ. הם קודם כול מקבלים מסרון ותוך שש שעות הם מקבלים שיחת טלפון.

אני לא אמרתי שהם תוך שש שעות מקבלים שיחת טלפון. אני עוד פעם אדייק את הנתון הזה: תוך שש שעות בממוצע מטופלת פנייה. זה יכול להיות גם על ידי שיחה יזומה, אבל זה יכול להיות גם על ידי שיחה יוצאת. אנחנו בוחנים את הנתון מבחינת כמות הפניות איך הן מטופלות, מבחינת זמן הטיפול בפנייה מרגע שהיא נפתחת ועד הרגע שהיא נסגרת. אני לא יודעת לזקק את הנתון ולהגיד האם הטיפול הזה הוא על ידי שיחה יוצאת או נכנסת. זה נתון שאנחנו צריכים - - - לא הבנתי. אני חוזר ואומר: אנשים שמאותרים על ידי כלי השב"כ ולא מאותרים על ידי חקירה אפידמיולוגית, מקבלים מסרון, אוטומטית. מה קורה אחרי קבלת המסרון? האם מישהו מתקשר אליהם אקטיבית? לא באופן אוטומטי. אנחנו עושים את זה - - - אין פה אוטומטיות של התהליך. כשיש לכם זמן. אז בשביל זה אנשים מתקשרים, כי אתם לא מתקשרים אליכם. אז אני שואל בדיוק את השאלה הזו, זו שאלת היפוך המודל - - - יש גם לא מעט אנשים שמקבלים מסרון ונכנסים לבידוד. מדווחים באתר, ואין להם שום בעיה עם זה. אבל זה פעם מה שחשבתם. מה שאני מנסה להוכיח לך שבסוף יש לך בערך 13 אלף איש שמקבלים מסרון, ו-13 אלף איש שמערערים. ואתם, במקום לייצר את התהליך הזה שאתם לא מתקשרים לאף אחד ואתם מחכים, תסתכלו קצת במספרים ואז תראו שכל אלה שאתם לא מתקשרים אליהם הם מתקשרים אליכם. 25 אלף מתקשרים, ואתם משחררים חצי מהם. כמה אנשים יש לך בקו 2? אבל אני חושבת שזה לא כל כך נכון להסתכל על הנתונים בצורה כזאת, כי שיכול להיות שיש איזשהו נתון במהלך השבוע-שבועיים האחרונים שבאמת כמות המסרונים תואמת את כמות הערעורים. זה לא נכון להסתכל על זה. אם תסתכל בטווח הארוך על כלל האיכונים אתה תראה שכמות המסרונים לא תואמת את כמות הערעורים. בסופו של דבר זה נתון שלקחנו וקצת השלכנו עליו את כל הפעילות. כמה אנשים עוסקים בקו 2? בקו 2 יש היום בערך 80 נציגים ובקו ראשון יש תלוי באיזה תקופות יש עוד כמה - - - סליחה, כמה יש בקו ראשון? קו ראשון שטיפל השבוע ב-25 אלף שיחות.

אם תתנו לי דקה אז אתן נתון מדויק. כי מה שאני מנסה להסביר, אודי אם אתה עוד אתנו, גם אם אתה לא יכול להסמיך את מפקדת אלון לעשות את זה אגב, לדעתי צריך לעשות תיקון חקיקה ולאפשר את זה, כי מפקדת אלון היא ייעודית לעניין הזה, אז במקום שאנשים ימתינו לשיחות, וההיקפים הם היקפים כאלה שכמעט כולם מערערים שכל האנשים שעובדים בקו 1 שיעברו להתקשר אקטיבית, במקום לקבל שיחות באופן פסיבי. רגע, אני רוצה להתייחס לנתון הזה. היום נציגים של קו ראשון שעונים לשיחות לא עושים רק קו ראשון. צריך להבין את זה. בעצם, המערכת של call הבריאות היא מערכת שבעצם מסיטה כל היום. אנחנו בעצם פועלים כל היום סביב הקורונה בהסטה של שיחות לפי הצורך. אני מזכירה שלפני שבועיים-שלושה היינו במצב שכמעט לא היו שיחות של השגות. היו ממש מעט שיחות של השגות ולכן, הנציגים האלה כדי לא להוריד אותם לתפוקה אפס השתמשנו בהם בשביל מידע של call הבריאות. לכן, היכולת שלנו להחליט ברגע נתון שכל ה- 400-300 או 500 נציגים הופכים פתאום רק להשגות זה לא נתון שאנחנו אוהבים לעבוד אתו. אנחנו רוצים כן לאפשר את הגמישות הזאת ביחס לתקופות וביחס לצורך. כשאתם מדווחים לנו השגות למוקד call הבריאות הכללי 25,333, זה השגות של אנשים שהתבקשו להיכנס לבידוד, נכון? אני מניח שרובם זה אלה שקיבלו מסרונים ולא קיימו אתם שיחה של

זה לא נתון שבדקתי, אני יכולה לעשות בדיקה ולהגיד בדיוק. זה נתון קל לבדיקה.

שבכל מקרה גם אלון בסך הכול איתר 7,700 מאלה שקיבלו מסרונים. אז גם אם כולם היו אלון זה היה 18 אלף, אבל אני מניח שלא כולם אלון כי מי שדיבר עם אלון אחוז ההשגות שלו נמוך יותר, אלה הגיונות של המקצוע מי ששוחח עם אלון ההשגה שלו בממוצע קטן יותר ממי שסתם קיבל מסרון. מי שקיבל מסרון מתקשר. מה שאני מנסה להסביר שמי שמקבל מסרון זה 25 אלף איש, ו-12,300 שוחררו מבידוד. זאת אומרת חצי אתם משחררים בכלל. זאת אומרת שיש לכם 25 אלף שיחות על 21 אלף מסרונים ששלחתם בגין איתור שב"כ, בלבד. להערכתי יש פה איזשהו פער בתיעוד, אבל זה משהו שצריך לבדוק.

אבל מה שאני מנסה להסביר לך שבמקום להחזיק אנשים בקו ראשון שיקבלו שיחות ובמקום להפלות בין אלה שאותרו על ידי חקירה אפידמיולוגית ויש מענה אנושי שמדבר אתם, שימו מענה אנושי לאלה שהשב"כ איתר אותם ואל תסתפקו במסרון ותגידו נקווה שהם יתייצבו, יצייתו וייכנסו לבידוד. אנחנו רואים שממילא רובם המוחלט מתקשרים. אז בואו נהפוך את הסדר. בואו נשפר את השירות, נשפר את האימון, ויכול להיות שנוכל להגיע לתוצאה אחת טובה יותר שהיא קיום בדיקה ראשונה סמוך לכניסת הבידוד, שזה ההישג הנדרש. ויש פער עצום בין אדם שקיבל מסרון ואת ממתינה לשיחה אתו של ההשגה ואז בהשגה את או משחררת אותו, או במקרה הטוב מבקשת ממנו לעשות בדיקה, לבין שאת לוקחת את המספר שקיבלת מהשב"כ ואת מתקשרת אליו. אחרי ששלחת לו מסרון כעבור שעה את מתגברת את הדברים ואת כבר מבררת אתו האם הוא משתחרר או לא מחצית מהם משתחררים, אנחנו רואים, והמחצית השנייה את מטפלת בהם, לא נותנת להם להמתין ואומרת להם לכו לעשות בדיקה. ואת מסייעת לקטיעת שרשראות ההדבקה. וזו פה שאלת הנדסת קו הייצור הזה.

אתם שכללתם את הקו של אלון, אבל הקו של משרד הבריאות נשאר כאילו אנחנו בסגר הראשון. אני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר, וזה הכיוון שאנחנו הולכים אליו. זה גם מה שהתחלנו לעשות בשבועיים האחרונים. אני מקווה שנצליח לעשות את זה גם כשרמת התחלואה תהיה גבוהה, והיא הולכת ומתגברת ואנחנו רואים גם את השיחות של ההשגות. אבל הכיוון הכללי, אני לגמרי מסכימה. אני מסכימה שככל שאפשר זה צריך להיות יזום. אני מבקש גם על זה לקבל תשובה בכתב. אני מבקש לשמוע את ראובן אידלמן מהרשות להגנת הפרט במשרד המשפטים.

חברת הכנסת וונש ציינה בשלב מסוים בדיון שאין בפני הוועדה אלטרנטיבה. אז אנחנו סבורים שבהחלט יש אלטרנטיבה, ואלטרנטיבה היא גם הכיוון שאליו בית המשפט העליון מכוון בצו על תנאי שהוא הוציא בנושא של החוק הזה. הרשות תומכת בצמצום של כלי השב"כ כבר עכשיו רק לגבי מי שלא משתף פעולה בחקירה או שלא מסר מגעים כלל. זה הכיוון שלנו, כבר הצגנו אותו בחוות דעת עוד שלנו עוד באוקטובר וכאמור זה מה שבית המשפט העליון קבע גם בהחלטתו. אנחנו לא נצלול שוב לנתונים שנדונו פה ארוכות אבל נדמה לי שהמגמה ברורה: בעצם, יש עלייה ביעילות של החקירות האפידמיולוגיות והחפיפה בין מי שמאותר בחקירות לבין מי שמאותר על ידי השב"כ הולכת ועולה. יש גם ירידה באחוז החולים מבין מי שמאוכן ולא נרחיב כאן. משרד הבריאות מדבר גם על ירידת כמות האנשים שמאותרים באופן בלעדי והחולים שמאותרים באופן בלעדי.

נעשה כאן דיון מאוד ארוך כאן בנושא הזה, אז נכון להסתכל רק על הנתונים של השבועות האחרונים כיוון שמערך החקירות מאוד שודרג,

גדל וכו'. צריך לומר שהפגיעה בפרטיות לא פוחתת מזה שיש פחות מאוכנים, כי עדיין כל אזרחי ישראל ממשיכים להיות מאוכנים ומנוטרים במובן הזה. אנחנו סבורים שאי אפשר להתייחס לכלי הזה כפי שבעצם התייחסו אליו בתחילת הדרך, במרץ או באפריל. היום ברור שזה כלי משלים, ברור גם שהתועלת השולית שלו פוחתת. אפשר להתווכח על הנתונים לכאן או לכאן, יש כל מיני סוגי נתונים, אבל המגמה היא שהתועלת השולית שלו פוחתת, ו נכון לעשות מחדש את האיזונים בהיבטי הפגיעה בפרטיות. כפי שיושב-ראש הוועדה ציין בדיון הקודם, עברנו כברת דרך ארוכה מאז שהיו 27 מתחקרים בתחילת הדרך לבין מערך של 3,000 מתחקרים כפי שיש היום,

כפי שאנחנו רואים הולך מתייעל ומשתכלל. היום אפשר להגיע לכל חולה בזמן אמת באותו היום ולבצע חקירה אנושית. אנחנו חושבים שנכון להמשיך לחזק את המערך, אולי גם להגדיל את כמות הבדיקות ובמקביל לצמצם את הכלי של השב"כ רק לאותם מקרים באמת של אנשים שלא משתפים פעולה, כפי שגם בג"ץ מציע, מכוון אליו בהחלטתו.

טוב, חברים, אני מודה למשתתפים. הדיון היום היה חשוב, גם מורכב, כי דנו קצת מרחוק בניסיון להבין את הנתונים. יש לא מעט פערים בין מה שהמשרד מתכוון לבין מה שאנחנו הבנו שבוררו היום, ונדמה לי שהפערים האלה חייבים להצטמצם, אנחנו חייבים לרות שאנחנו בתור גורם מפקח באמת מבינים את מה שאתם מדווחים, וכולנו מדברים באותה שפה או כולנו נמצאים באותו מקום. נדמה לי שמהדיון הזה עלה שיש פה פערים בתפיסת הנתונים. מעבר לזה יש שאלות מטרידות שעולות מכול המודל, לרבות איך המערכת מתנהלת אנחנו אוטוטו נוגעים כבר ב-10 חודשים או 9 חודשים של טיפול במגיפה, ואנחנו חייבים עדיין לצמצם את הפערים שקיימים. אני מזהה שני דברים: 1. פער משמעותי בין מודל ההפעלה של מפקדת אלון שמטפלת בקטיעת השרשראות כפי שהן עולות מהחקירות האפידמיולוגיות לבין מודל ההפעלה של מגעים שעולים בשל איכוני שב"כ, ששם פעולת קטיעת שרשרת ההדבקה היא וולונטרית בעיקר, ולא הבנתי בדיוק איך עומדים במהירות, כאשר אנחנו אומרים שהיקף ההשגות שם הוא גדול. אני אבקש מהמשרד לתת את דעתו בשים לב למספרים המעודכנים לחשוב להפוך את מודל ההפעלה, ובסופו של דבר מי שאוכן ולא עלה בחקירה אפידמיולוגית, ליזום כיוזמה אקטיבית במהירות האפשרית על ידי משרד הבריאות או מי מהאנשים שפועלים בשמו את אותו מגע עם האדם שבא במגע עם חולה מאומת כדי לוודא שהוא נכנס לבידוד, לוודא שהוא מבצע את הבדיקה הראשונה בסמוך, ולוודא שמנסים לקטוע את שרשרת ההדבקה. בנוסף, אני מבקש מכול אותם גורמים משפטיים שדנו בזה לתת לנו במהירות האפשרית לא להמתין עם זה שבועיים חוות דעת האם יש באפשרות הרשות המבצעת לבצע את אותה סטטיסטיקה ואת אותו חישוב סטטיסטי ולראות כמה מבין המגעים שעולים בעזרת איכוני שב"כ מתבצעים מהשעה 8 בערב ואילך. דבר שני, האם הסטטיסטיקה הזו יכולה להיות מדווחת לנו כדיווח שבשגרה, או האם אנחנו צריכים לעשות שינויי חקיקה או שינויים אחרים כדי לקבל את זה. בנושא הזה אני מבקש לא להמתין את אותם ימים או שבועות עד הדיון הבא שיעסוק בזה אלא לתת לנו בטווח של 48 השעות הקרובות דיווח האם אפשר לקבל את המספר הזה.

אז אנחנו במניעה משפטית ונראה איך אנחנו מטפלים בה. אם אין מניעה משפטית אני אבקש גם את ההבהרה שאין מניעה משפטית וגם את המספר,

של אותם איכונים של מגעים עם חולים מאומתים כפי שעלו סטטיסטית, מהשעה 8 בערב ואילך בחודש האחרון, מאז סיום הסגר האחרון, כדי שהנתון הזה יונח לנגד עיננו. נדמה לי שחשוב יותר שיונח לנגד עיניה של הרשות המבצעת, של הממשלה, וכמובן של הציבור. אני מודה לכם על הסבלנות וההשתתפות. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:00